הנושא: התנהלות גורמי החקיקה מול נחקרים ונפגעות תקיפה מינית. הסיבה שכינסנו את הדיון הזה היא גם בעקבות הכתבה של ג'וש בריינר הכתב מהארץ שהעלה לסדר היום אירוע שקרה לפני כמעט 10